צהרים טובים, חג שמח לכולם. אנחנו נמצאים בדיון בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים) (תיקון מס' 4), התשפ"ב-2021. אדוני היועץ המשפטי, אני מבין שכרגע אנחנו מתבקשים להאריך בשבועיים את תוקף התו הירוק. נכון. אני אומר לחבריי שנמצאים כאן, חבר הכנסת בגין וחברת הכנסת בזק, שלאור ההתפתחות סביב הווריאנט החדש ושינוי המגמה בעניין התו הירוק, קיווינו באחד בדצמבר להיות עם הקלות, אני לפחות אמליץ לאשר את העניין, אבל מיד נשמע גם את אילנה כמתחייב, אבל אנחנו כן מבקשים לשמוע ממשרד האוצר,

האם לאור ההתמשכות של השימוש בכלי הזה לא צריך לבצע שני שינויים:

לעבור למתן אפשרות לכלל העובדים הרלוונטיים לבצע בדיקת PCR ולא בדיקת אנטיגן, ואז לחסוך בדיקה שבועית? השני, שאלת עלות הבדיקות. כאן אני אומר שאני אבקש לקבל נתונים מספריים, עד כמה שיש בידכם, על כמה עובדים אנחנו מדברים. היה מספיק זמן בידכם לבצע את זה, אם באיסוף נתונים, אם בסקר. אני רק אומר את הדבר הבא, אם מקבלים את העיקרון של האוטונומיה של האדם על גופו בעניין החיסונים אני חד-משמעית קורא פה כל דיון וקורא גם עכשיו לכל הציבור להתחסן וגם יוצא חוצץ נגד אלה שהפכו את הרשתות החברתיות לזירה של הפצת בדותות וקונספירציות למיניהן, שזה שונה מוויכוח מדעי, רפואי בין מומחים שהוא לגיטימי, ואני כמובן חד-משמעית בעד מהלך החיסונים. אבל במדינת ישראל, להבדיל מאוסטריה למשל, התפיסה היא שלא רק שלא כופים חיסונים, גם לא מייצרים, איך הייתי אומר? מהלכים ממשלתיים, שמייצרים לחץ לא מתון, למשל בישראל התו הירוק כולל אפשרות של בדיקות, בשעה שבמדינות אחרות, התו הירוק לא כולל בדיקות. ככל שהסיפור הזה מתמשך, המחשבה שעומדת זכות לאדם לא להתחסן, אבל מצמידים לזכות הזו תו מחיר כלכלי בהקשר של העבודה שלו, פה כבר ממד הזמן מתחיל להשפיע, מתחיל להשפיע, ולא דינה של הצגה או כניסה למסעדה כדינו של מקום העבודה. אם היה מדובר על עניין של כמה שבועות, בסדר. אבל ממד הזמן משחק פה תפקיד. אני חייב לומר שאני לפחות לא שמעתי מצד משרד האוצר ומשרד הבריאות כוונה ברורה לבטל את התו הירוק לעובדים במסגרת ההקלות שנשקלות עכשיו.

מקלים על מקומות בילוי, ולא מקלים על מקומות עבודה מסוימים בגלל הייחוד שלהם. במצב כזה אני מצפה לשמוע שינוי בעמדות של משרד האוצר ושל הממשלה גם בעניין ה-PCR וגם בעניין מימון הבדיקות. דרך אגב, צריך לומר שהלחץ על הבדיקות ירד. פעם ה-PCR, לא רק שהיה קצת יותר יקר, גם היה נדיר. אנחנו לא נמצאים בעיצומו של גל תחלואה ושל 11,000 מאומתים ביום, אנחנו במציאות אחרת. אני אוסיף עוד נקודה אחת. על פי מידע שאנחנו מתחילים לקבל, איכות הפריסה של מערך האנטיגן הולכת ויורדת בעקבות דעיכת הגל, זאת אומרת: הזמינות מבחינת שעות, מבחינת מקומות, מבחינת מידע שזורם לציבור, איפה ניתן לבצע בדיקות אנטיגן, ישנה כנראה איזושהי ירידה ברמה. אנחנו לא נקדיש לזה זמן, כי גם הגורמים הרלוונטיים ממשרד הבריאות לא כאן, אולי נצטרך לקיים דיון כשנתקין את תקנות התו הירוק האחרות, נצטרך לקבל מכם עדכון איפה נמצא מערך בדיקות האנטיגן היום. אבל אני מבקש לקבל מכם התייחסות לשני הדברים טרם נקריא. לגבי עלות הבדיקות, כיום ועם כינון התקנות בפעם הקודמת, פתחנו אפשרות לבדיקות אנטיגן בעלות מוזלת במד"א באמצעות כרטיסייה בעלות של 34 שקלים לבדיקה. לא, זה כבר קרה לפני בסדר.

אנחנו מקדמים את מדיניות הממשלה, שגם התקבלה בהחלטת ממשלה, שבה מדובר על נושא תו ירוק לעובדים, וכמובן תתעסק בבריאות, רווחה ובמקומות שבהם יש קבלת קהל. כמו שאתם יודעים היטב, עמדת היועץ המשפטי לממשלה שקיבלנו בכל העניינים החוקתיים, הייתה שזה מידתי לאור ההתחסנות. בכל מה שנוגע לפריסה של מערך האנטיגן, חבל שנציגי משרד הבריאות לא פה, ההתייחסות צריכה להגיע מהם.

אוקי, הם יוכלו להתייחס. מבחינתי, התשובה היא מטרידה. אני אומר עוד פעם, אני אציע לחבריי לאשר את זה הפעם בגלל הווריאנט. אני חושב שהמחשבה שעובד שיש לו זכות לא להתחסן, זאת התפיסה במדינת ישראל, עד כמה שאני לא אוהב את זה, אנחנו לא אוהבים את זה צריך לשלם 250 שקלים על בדיקות כדי לממש את זכותו לעבודה, לא נראית לי הגיונית, פשוט לא נראית לי דרישה הגיונית לאורך זמן. אני מאותת לכם את עמדתי, יש פה חברי כנסת אחרים. אני אישית כחבר בוועדה הזאת, אתקשה להמשיך לאורך זמן לתמוך במצב שבו הבדיקות הללו הן על חשבון העובד. אני מודיע לכם את זה מראש, חבריי. אני גם מתכוון לדבר על זה עם הממשלה. גם לא קיבלתי תשובה לגבי ה-PCR והנכונות שלכם לאפשר, אפילו בעידן של תשלום, למגן עובדים במגן אבות. אתם מאפשרים PCR ולא לרוץ פעם, פעמיים בשבוע, אלא רק פעם אחת - - - וגם החינוך,

גם המורים. כן, מורים וכו'. יש פה שאלה, למה עובדים בדיור מוגן ומורים זה בסדר PCR בדיקה אחת בשבוע, ועובד במוסד רווחה לאנשים עם מוגבלות, הוא צריך פעמיים בדיקה. אני לא נכנס לסוגיית העלות, כי יכול להיות שה-PCR אפילו עולה יותר משתי הבדיקות גם יחד. אני שאלתי את השאלה הזאת בזמנו, והם אמרו שזה עומס על המעבדות. אני מפריד רגע את עניין הווריאנט, בסדר? לכן אני אומר שאני בעד לאשר כרגע לשבועיים, נראה מה קורה עם הווריאנט. אבל ברמה העקרונית, אנחנו במספרים אחרים לגמרי של בדיקות, של תחלואה. אם חס וחלילה יהיה גל תחלואה חמישי, נוסף, יעלה ה"פיק", יהיה צורך לייחד את בדיקות ה-PCR לנושאי תסמינים, זאת סיטואציה אחרת. כרגע לדעתי, כשניכנס לנתונים, זה לא יהיה הפעם, אנחנו נגלה שיש היום במדינת ישראל יותר תחנות PCR מתחנות אנטיגן, כי בכל קופת חולים אתה עושה PCR, בעוד שאנחנו מתחילים לקבל מידע מהציבור על סגירת תחנות אנטיגן. אבל אז זאת לא התחנה, אלא המעבדה שם הפקק. - - - ב-PCR, אלא אם אילנה תאיר את עינינו, אבל אלה לא הנתונים שקיבלנו בתדרוכים ממשלתיים על היערכות לגל נוסף, אם הווריאנט יתפוס תאוצה. לאור ההערות החוזרות של היושב-ראש בעבר, האם אתם נערכים במשרד האוצר להערכה תקציבית של המשמעות של ההצעה הזאת או הצעה דומה? על מה מדובר? סדר גודל? כן, אנחנו מבינים את סדרי הגודל. מדובר בעשרות מיליוני שקלים בחודש. ההערכות נעות בסביבות ה-350,000 עובדים. 350,000 עובדים שמשתמשים כל שבוע בשתי הבדיקות האלה? פוטנציאלית. בעסקים שאתם מדברים עליהם? נכון. אני רוצה בכתב את הפירוט של הניתוח הזה, עם הבאת התקנות. אני רוצה לראות איך הגעתם לנתון הזה. בסדר גמור. אם מקובל עליכם, חבריי, שבעת הזו אין לנו אלא להאריך חברת הכנסת בזק,

בואו נקריא, כי המליאה מתחילה. הדיון הבא בעוד שבועיים, לא יוקדש לו הרבה זמן. אני מבקש לקבל את המידע הזה. הנתון נשמע לי מאוד מאוד מאוד מוזר. גם יש לכם את הנתונים, כמה עובדים לא מחוסנים? אתם רוצים לומר שבכל הענפים שאישרתם היום עם תו ירוק ומוסדות הבריאות וכו' יש 350,000 עובדים לא מחוסנים? אנחנו מדברים על התחסנות בחיסון שלישי, שנעה - - - לא, אנחנו מדברים על הגדרת המחלים של משרד הבריאות, אם האדם מתחסן את שני החיסונים בחצי שנה האחרונה, הוא בהגדרת המחלים. יש גם נתונים בפועל, לא יודע, בוא נבדוק. אתם יכולים לעשות סקר, מדגם. אנחנו שומעים שבכל מערכת החינוך מדובר על מאות בודדות של מורים שהם לא מחוסנים ועושים את הבדיקות,

אפשר גם פתרון ביניים, שבמקום שזה יעלה 250, זה יעלה סכום יותר סמלי, אבל זה לא שחור-לבן. יכולים להיות הרבה מאוד צעדים. הרעיון שאתה מממש את זכותך לא להתחסן, לצערנו, אבל זו זכותך, אז תשלם 250 שקל מכיסך,

בכל מקום זה משהו אחר: יש PCR ל-72 שעות, בכנסת זה לשבעה ימים, בכל מקום זה משהו אחר. זאת גם בעיה. כן, נכון. בואו נקרא. אילנה, גם פה דעתכם צריכה להישמע, אז תביאו גם את המספרים לערכתם, בכמה מדובר. הרי אפשר לדעת בבתי החולים במדינת ישראל, הצענו לכם את זה לפני שבועיים. במערכת הבריאות יש לנו, בגדול, נתונים. גם עכשיו מתקיים סקר של נציבות שירות המדינה. אפשר לדעת כמה? הערכה. בכל בית חולים מדובר על מאות בודדות, ואלה בתי החולים הגדולים. בבתי החולים הקטנים המספרים יותר קטנים.

חובת תו ירוק דרך אגב חלה על כל עובד בריאות, גם במוסדות גריאטריים,

קופות חולים, ולכן שם מספר המועסקים הוא הרבה יותר גדול. בסך הכול אני מעריכה שמדובר על אלפי עובדים, שלא עומדים בקריטריונים של מחוסנים. בסדר גמור, אני מבקש לראות את הנתונים. יש עכשיו סקר של נציבות שירות המדינה, האם יש לי תו ירוק. מבקשים מכל העובדים לדווח סטטוס. בסדר. בואו נקרא. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה תחדש (הוראת שעת) (תו ירוק לעובדים)(תיקון מס,

התשפ׳׳ב-2021 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

23 עד 25 ו־27(א)(1) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף- 2020 (להלן - החוק), באישור ועדת החוקה של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 71. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו

בתקנה 7, במקום "כ״ו בכסלו התשפ״ב (30 בנובמבר 2021)״ יבוא "י' בטבת התשפ״ב (14 בדצמבר 2021) או תום תוקפו של החוק, לפי המוקדם מביניהם". תחילה2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בכסלו התשפ״ב (1 בדצמבר 2021). מי בעד?

אושר פה אחד.

אנחנו עוברים להכרזה לעניין הפיקוח האלקטרוני. יעל אבידן מלשכת השר, איפה אנחנו עומדים? נמצאת אתנו בזום מרב שץ, שתענה על כל השאלות שעלו בדיון הקודם. אנחנו הסדרנו את כל התהליך, כך שכל גוף יודע את האחריות שלו: משרד הבט"פ כמתכלל את כל התהליך בפן של האכיפה. מבחינת הפרקטיקה, נציגי פקע"ר יקלטו את המבודדים, יחלקו להם את הטפסים, תוך מתן הדרכה שאנחנו, נציגי המנהלת יעשו להם הדרכה, כדי שהם יבינו מה הם צריכים להדריך את אותו אזרח. בתהליך השחרור יהיה נציג של משרד הבריאות, שהוא זמין 24/7 לתת כל מענה לכל שאלה שתעלה שם. גם אם יהיו קשיים בפן האכיפתי, יש לנו את מנהלת האכיפה ואת המשטרה המקומית באותו מקום, בהנחה שאזרח רוצה ללכת מבלי לחתום או כל אירוע שכזה. כל הגופים, כל אחד יודע בדיוק את התהליך שנדרש ממנו. הצלחנו לתרגם את הטפסים בזמן הזה לאנגלית, לערבית ולעברית בשלב הזה, כך שנראה לי שמבחינת התהליך כולם מסונכרנים. נותר כמובן לסגור את הפינות של ההדרכות, של נציגי פקע"ר מולנו, אבל בסך הכול - - - האם פיקוד העורף אתנו? פיקוד העורף לקח על עצמו להיות בסופו של דבר הגורם למול המבודד/ המבודדת במלונית, כולל לוודא שיש לו מקום בידוד נפרד, אחרת מה עשינו עם הפצת הווריאנט? אני חושב שמשרד הבריאות עושה

לא, משרד הבריאות לא עושה את זה. בטופס שניסחנו עם כל הגורמים, עם משרד הבריאות, הכנסנו את ההסברה הזאת. הנציג של פיקוד העורף יקבל הדרכה להבהיר את כל הנושאים האלה, שלאדם יש מקום בידוד. הנושא הזה הוסדר מול פיקוד העורף, מול משרד הבריאות, גם אילנה יושבת שם. כל מה שאמרתי כרגע, מקובל על כולם, אז כל אחד יודע את תחום האחריות שלו. כל ההסברה מובנית בטופס. נציג פיקוד העורף יקבל את כל ההסברה, מה הוא צריך להסביר ובאיזה סעיפים הוא צריך להתמקד. אני יכולה לומר בוודאות, שאחד הסעיפים שם שלאדם יש יכולת להודיע שיש לו מקום בידוד נפרד עם כל התנאים. נמצא אתנו נציג פיקוד העורף? אני לוקח על עצמי את החיבור הזה. בסופו של דבר, האחריות הכוללת היא של המשרד לביטחון פנים, אבל האחריות שלנו,

בתוך המלון. אנחנו נתדרך את האדם שנכנס. בכל מקרה, ברגע שיש לו איזושהי התנגדות,

גם מקצועיות וגם השגות כאלה ואחרות, הכתובת תהיה משרד הבריאות, שיהיה לו נציג 24/7. משרד הבריאות ואני חילקנו את זה בין המלונות השונים, איך ולמה אנחנו מתואמים על זה לחלוטין. בכל מקרה, אני גם דואג לזה שאותו אדם יהיה שם נפרד מחולים אחרים בתוך המלון, חשודים שנדבקו בווריאנט. אני לא רואה כרגע בעיה לאשר את זה, ככל שזה תלוי בי. בסדר גמור. גם אתמול הם לא ראו, אבל בסדר. נכון, אני כבר מפחד עוד קצת לחפור.

מבחינת משרד הבריאות, איך את רואה פה את המענה בהיבט של הפירוט לגבי מקום הבידוד, תנאיו וכל הסיפור הזה? הרי הנציג שלכם יהיה בטלפון לשאלות, אבל פה זה משהו אחר, זה משהו יזום לוודא שאכן הבידוד הוא בידוד אפקטיבי.

בטופס הכנסנו את כל הפרטים והגדרה מה זה מקום בידוד נאות, שמאפשר לאדם להשלים את תקופת הבידוד הנוספת בו ולהשתחרר מבידוד במלוניות. זה גם מה שיוסבר לנציג בכל המלונות שיופעלו. נציגי פקע"ר יקבלו מאתנו תדרוך, על מה צריך לשים דגש בהסברה ובהדרכה של האדם ברגע ההחתמה שלו. יש סידור במלון לעובדים שלכם, בין קבוצה לקבוצה, בייחוד אלה שבלילה?

לצערי, אנחנו מאוד מנוסים. אפשר לשאול את רלי, והוא בטח יידע לפרט יותר. אנחנו מאוד מנוסים, לצערנו, בהפעלת מלוניות בידוד לאורך כל התקופה הזאת. אבל העובדים, הנציגים שלכם, במובן הזה מסודרים? כן, בוודאי. אנחנו תיכף נקרא ונאשר. אין דרך לעניין הזה להגדיר גם את נציגי פקע"ר כנציגים מוסמכים מכוח ההסמכה?

כי נציג מוסמך זה או קצין ביקורת גבולות, או עובד רשות אוכלוסין וההגירה שראש הרשות הסמיך לכך, או עובד מדינה שמנכ"ל משרד הבריאות או מנכ"ל משרד הפנים הסמיך לכך. המעורבות שלהם נדרשת רק במצב שאדם איננו מסכים להישאר במלונית מסיבה כזאת או אחרת. לצערי, החוק הזה סובל פרשנות מרחיבה בהרבה תחומים. אנחנו רק גמרנו פה את הדיון, לא זכית להיות בו, סביב הכניסה לישראל. להסמיך את פיקוד העורף, מה הבעיה? כי הם לא עובד מדינה. עוה"ד טל פוקס נמצאת אתנו בזום, היא יכולה לפרט קצת לגבי נקודת המבט המשפטית. הרי מה הסוגיה? החוק מבקש שחב בידוד במלונית יפרט בפני הנציג המוסמך מה התנאים. אנחנו אומרים שהפירוט הוא בכתב, אבל בוא נאמר את האמת, גם כשזה בכתב, יש פה פרשנות מאוד מרחיבה לסיטואציה. יכול להיות שצריך לחשוב עליה כדרך אגב בהקשר תיקון החוק. במובן הזה, זה בדיוק מסוג הדברים שאתה שואל את עצמך, האם זאת הרזולוציה שצריך להגיע אליה בחקיקה ראשית או בתקנות, שאתה לא צריך שלוש קריאות כדי להחליט שהנציג המוסמך יכול להיות גם איש פיקוד העורף לעניין המלוניות. אבל הוא עובד מדינה לכל דבר. עוה"ד פוקס מהייעוץ המשפטי, האם פה זה צריך להיות מטעם המדינה? ההגדרה של עובד מדינה בחוק לא כוללת את קציני צה"ל? אני מניח שלא. לצערי, על השאלה הזאת אני לא יודעת לענות בצורה ברורה. אני רואה שעמית רוצה להתייחס. אני כן רוצה להגיד איפה נדרש נציג מוסמך ואיפה לא. ההסכמה לפיקוח טכנולוגי לא דורשת נציג מוסמך כדי לאסוף אותה. היא אפילו לא חייבת להתקיים באופן אישי.

תתקיים באופן אישי על ידי פקע"ר, אבל נוסח החוק לא מחייב את זה. במה הוא מחייב נציג מוסמך? כדי להורות, במקרה שאין הסכמה לפיקוח הטכנולוגי, להישאר במלונית. כאן חייבים נציג מוסמך, ולכן רק בנקודה הזאת אנחנו חושבים שנדרשת גם מעורבות עובד מדינה, אבל אני מבינה שהוחלט בשלב זה משרד הבריאות. טל, זה לא מדויק מבחינת החוק.

יכול להיות שאתם עושים את זה בדרך של פירוט בכתב, אבל הוא צריך לעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 22יט(א1), זה לפי ההכרזה שלכם, והתנאי הראשון של (א1) זה פירט בפני הנציג המוסמך את מקום הבידוד העומד לרשותו, אחרי זה הראה לנציג המוסמך כי קיים את חובת הדיווח, לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, חתם לפני הנציג המוסמך על התחייבות להגיע למקום הבידוד שלא בתחבורה ציבורית. הדברים האלה, כך זה כתוב בחוק. אני מבין שאתם עושים את הדברים האלה בכתב, אבל זה כן לפי החוק אל מול הנציג המוסמך. מה שאתה מספר עכשיו זאת אולי בעיה כללית עוד בכניסה לישראל, זה לא משהו ייחודי לנקודה הזאת. גם בכניסה לישראל, אתה אמור לפרט את אמצעי הבידוד. בכל מקרה תמיד 22ב אומר שאדם צריך בידוד במלונית, אלא אם הוא מצהיר את מה שאמרת עכשיו. זאת בעיה כללית, אני לא בטוחה שאנחנו חייבים להיכנס אליה כאן בנקודה הזאת. באופן כללי בישראל, אדם יכול ללכת לבידוד בביתו, רק אם יש לו מקום בידוד ראוי, כמו שקראת את הסעיף. זה חל תמיד גם בלי הכרזה. מכיוון שהנושא של הפירוט בפני הנציג המוסמך, אפשר בפרשנות מאוד מרחיבה לראות את ההתייחסות בכתב, אנחנו באמת נמצאים ברגע שקצת מחייב פרשנות מרחיבה להשגת התכלית של ההתמודדות עם הווריאנט החדש. בהינתן מה שנאמר לגבי פיקוד העורף, אדוני היועץ המשפטי, אני מציע שנקרא את ההכרזה. אני כן אבקש בדיקה אני מציע שהייעוץ המשפטי של משרד הבריאות ייקח על עצמו לבדוק, האם קציני פיקוד העורף יכולים להיכנס בהגדרה של נציגים מוסמכים לא? גם לדעתי לא, הם לא עובדי מדינה. מה שאפשר אולי לעשות זה שהדברים יועברו ויהיה פיקוח על הדברים האלה בידי מי שנמצא מהצד השני של קו הטלפון, זאת אומרת: הוא יפקח על הדבר הזה, הוא יקבל לידיו את הדברים האלה, אבל השאלה איך אתם עושים את זה כעניין פרקטי. כמו שפיקוד העורף משמש היום כזרוע ביצועית שלנו גם לחקירות, גם לדיגומים, יש המון המון פונקציות שהופקדו בידיו מטעמנו בכובע של גוף ביצוע שלנו. למרות שהוא לא עובד מדינה... למרות שהוא לא עובד מדינה. הוא מקבל פקודות, לא הנחיות, ולא הוראות ולא בקשות. זה איש שמקבל פקודות, ממי הוא מקבל? מן המדינה, מנציג מוסמך של המדינה. נראה לי קצת מוזר, השאלה אם הוא כפוף לנציב שירות המדינה או לראש המטה הכללי, נראית לי שאלה אחרת לעניין המסוים הזה. החוק לא בנוי בסדר הפעולות הנכון. הוא נשען על הרעיון שאדם מגיע לנתב"ג, ובנתב"ג אומרים לו: או שתיקח צמיד אלקטרוני או שאתה הולך למלונית, ולכן פשיטא שהוא פוגש שם נציג מוסמך ולכן הסמיכו את פקידי רשות האוכלוסין. במקור הכול נעשה באמת בנתב"ג. אנחנו לא מבקרים את קדמוננו. החוק לא מנוסח באופן ורסטילי, החוק מנוסח בצורה יותר מדי דווקנית, כמו שראינו עם העניין של הצימוד האלקטרוני.

גם ההגדרה הגדרה מפורטת של נציג מוסמך היא בכלל במלוניות. אנחנו חייבים לסיים. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעת) (בידוד בפיקוחטכנולוגי) (תיקון מס׳ 5), התשפ״ב-2021 מתוקף סמכותה של הממשלה לפי סעיפים 22יח ו-22יט(ב1) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף-2020 (להלן ־ החוק), ולאחר ששוכנעה הממשלה כי יש סיכון מוגבר להגעת חולים לישראל מחוצה לה, וכי כניסתם לישראל עלולה להביא להחמרה ברמת התחלואה במדינה, על סמך חוות דעת אפידמיולוגיה מטעם משרד הבריאות, ולאחר שבחנה הממשלה דרכי פעולה חלופיות ושקלה את הצורך בהכרזה מול מידת הפגיעה בזכויות של נכנס, ומצאה שמכלול אמצעי הפיקוח הטכנולוגיים הזמינים בתקופת ההכרזה מתאים לכלל האוכלוסייה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מכריזה הממשלה לאמור: "1א.

1. בתקופה שעד יום ט״ו בטבת התשפ״ב (19 בדצמבר 2021), יראו כאילו בהכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד בפיקוח טכנולוגי), התשפ״א-2021, אחרי סעיף 1 נאמר: על אף האמור בסעיף 1, חייב בבידוד הנכנס ממדינה המפורטת בתוספת לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ״ב-21ס2, שלא הסכים לבידוד בפיקוח טכנולוגי או שלא עמד באחד התנאים המפורטים בסעיף 22יט(א1) או (א2) לחוק, לפי העניין, יורה לו הנציג המוסמך לשהות בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה כאמור בסימן ד׳ לחוק". מי בעד? הצבעה אושרה.

תודה חברים, חג שמח וצהרים טובים. הישיבה ננעלה בשעה 13:18.